אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת החינוך,

הנושא: החינוך התעבורתי בדגש על שימוש באופניים חשמליים במסגרת יום הבטיחות בדרכים. לפני שאתן לחבר הכנסת חמד עמאר שמלווה את היום הזה בהתמדה,